אני שמחה לפתוח הבוקר את ישיבת ועדת החינוך בעניין תשלומי ההורים. המתנו עד שיגיעו התשלומים האלה, ולצערי פעם אחר פעם הם מגיעים בלחץ לקראת פתיחת שנת הלימודים, בלי שניתן